הנושא: הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 65) (סימון תוצרת חקלאית שאינה ארוזה מראש), התשפ"ב 2022, של חברי הכנסת ינון אזולאי ורם בן ברק. זה המשך לישיבה הקודמת. אנחנו יכולים היום להצביע? אגיד מה קרה בין הישיבה הקודמת לישיבה היום. בעקבות אותה ישיבה ושאלות שעלו כאן בדיון, שלחנו גם מייל מסודר לנציגי משרדי הממשלה, וגם קיימנו איתם ישיבות ושיחות כדי להגיע לנוסח מוסכם שמעגן את ההחלטות ונותן מענה לשאלות שעלו בדיון. אם אנחנו יכולים להצביע היום נצביע. הנוסח הופץ. אני רק אומר למשרדי הממשלה השונים, אנחנו בעד החוק, אני מדבר גם בשם חברי הכנסת, לא רק בשמי, ככה שחבל על כל מיני הערות שלא יצא מזה כלום, זה רק לוקח זמן. נתנו לכם בדיון הקודם, דנו, שמענו את כולם, אפשרתי למשרדי הממשלה לשבת עם היועצים המשפטיים שלנו כדי לעשות עבודה בעניין הזה. נקבל חלק מההמלצות כמובן, אבל הבסיס של מה שכתוב בחוק הזה יהיה.

חבל על זה. וזה לא יעלה את המחיר, אז שיפסיקו לאיים עלינו. סך הכול על מה מדובר פה? לעשות שלט על המוצר. אני לא מבין.

זה לא שעל כל תפוח יצטרכו לשים מדבקה.

עזבו את זה, תפסיקו לאיים עלינו. בינתיים אתם מעלים את המחיר כל היום, אז מה אתם מאיימים עלינו עכשיו בעניין הזה? וגם זה לא מוסיף עובדים ולא בטיח. אז קחו בחשבון שגם לנו יש קצת שכל,

אבל קצת יש, לא רק לפקידים. ואם אתה מחבר את של כולם ביחד אז זה כבר מתחיל להגיע למקסימום. אתן לשני הח"כים שהגישו להגיד כמה מילים, מגיע להם, הכבוד שלהם. בבקשה.

אדוני היושב-ראש, קודם כול תודה רבה לך באמת. כבר אמרת אז שתוך שבועיים שלושה אתה רוצה להביא את זה, והייתה פה הודעה מסודרת גם לפרוטוקול, המשרדים שיהיו בקשר עם היועץ המשפטי, אז תודה רבה לך על הזריזות ועל היעילות.

תודה רבה גם לך,

עוד מהקדנציה הקודמת אנחנו עובדים בשיתוף פעולה בעניין. וכמובן לייעוץ המשפטי שבאמת שמע את המשרדים, עשה עבודה יסודית ביותר בשביל להגיע לנוסח שיהיה מוסכם. אני חושב שנכנסו הערות של פעם שעברה גם לגבי מוצרי חלב,

גם ביצים שביקשו להוריד ירד. באמת, ביקשו לגבי בשר ודגים. קיבלנו היום הערות של משרד הבריאות. אני רוצה גם להתייחס לזה. אני באמת מסתכל על משרד הבריאות - - - צריך להתייחס אליהן עכשיו. סליחה שאני אומר את זה, אם הייתם מתייחסים קצת יותר ברצינות למה שאמר יושב-ראש הוועדה לפני כשלושה שבועות לא היינו צריכים להגיע לרגע הזה. וביקשו, גם היועץ המשפטי אמר להיות בקשר איתו כמה שיותר מוקדם על מנת שנוכל להגיע.

זה אפילו מזלזל בנו שמשרד הבריאות שולח הערות לילה לפני זה. אני לא יודע מי פה נציג של משרד הבריאות, אבל זה לא מכבד.

לא אותנו, ולא את הוועדה, ולא את הייעוץ המשפטי. האמת, זה גם לא מכבד את משרד הבריאות, שלילה לפני זה, פחות מ-24 שעות הם פתאום נזכרים שיש הערות. דנו על מה שעלה פה. רק שתדעו, אבל אם יש הערות נכונות אנחנו נתייחס אליהן,

אף על פי כן, הערות שיהיו נכונות.

היועץ המשפטי הספיק לעניין אותי בהערות, אמרתי לו שאם יש הערות נכונות בוודאי שאנחנו מקבלים, אנחנו לא ראש בקיר.

כמו שאמרת, באנו להצביע, ולא באנו פה למרוח עוד יום ועוד דיון, כי זה לא העניין. אז שוב, תודה רבה. לא צריך להסביר עד כמה זה חשוב. אני שומע פה עוד פעם ועוד פעם, ובאו אליי גם עכשיו, שזה יעלה את המחירים. חברים, היום כותבים מחיר עם איזשהו שלט עם גיר או ארטליין, מוחקים, מותר ליד זה לעשות, גם אפשר, עכשיו תהיה חובה, את ארץ הייצור. לא קרה כלום. לפחות פעם בשבוע אני הולך לשוק ועושה קניות, ואני שואל את הירקן מאיפה זה, אז הוא אומר לי: זה מטורקיה. אם זאת עגבנייה או שום או לא משנה מה, כל אחד אומר לי מאיפה זה,

אז אי-אפשר להגיד לנו שהוא לא יודע. ואם הוא יודע אז רק שירשום את זה, לא קרה שום דבר. כי אנחנו רוצים לתת אופציה קודם כול לציבור להחליט. ואני חושב שזה מחזק את תוצרת ישראל, שבמיוחד בימים האלו אנחנו חייבים לחזק אותה כמה שיותר, את העובדים ואת החקלאים שנמצאים. ואיפה הם נמצאים? במיוחד על הגדרות. ולכן,

אדוני היושב-ראש, חוק טוב, ואני מקווה שנעביר אותו היום. אני רק מתנצל מראש אם אני אצטרך לצאת, אני גם לא חבר ועדה, כי יש לי שם עוד דיון על אחד מהחוקים שלי. תודה. כמה חוקים אתה מגיש? זה כמה פעמים חמש, לא אגיד לך כמה. זה מפעל של חקיקה. אתה רואה, ככה זה כשהשרים עוזרים לך, אז אין בעיה. בבקשה, רם. אדוני היושב-ראש, ראשית, אני באמת רוצה להודות לך. אני רוצה להזכיר לחברים שהחוק הזה לא נולד בכנסת הקודמת, והוא כבר הועלה מס' פעמים בעבר, ואף פעם לא הצליחו להעביר אותו. תמיד האינטרסים של החברות הגדולות גברו על האינטרס של הציבור הישראלי. ולכן, גם ידידי אזולאי, וגם אתה,

על הנחישות שלך, שהצלחנו, ואני מקווה שהיום נצביע עליו. אדוני היושב-ראש, אני לא מאושר כל כך מהתוספת שהוסיפו כאן: "השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע סוגי עוסקים שהוראות פסקה זו לא יחולו עליהם". אנחנו יודעים ששרים באים והולכים, ויש שרים חזקים ויש שרים חלשים, והלחצים גדולים. לא מאושר מהתוספת הזאת. מה גם שלא כתוב כאן לפי איזה קריטריונים הוא יחליט. האם הוא יחליט את זה לפי מה? זה כאילו משהו רחב מדיי.

אבל כתבו "באישור ועדת הכלכלה".

אבל עדיין, אתה יודע שהיה לנו כבר יושב-ראש ועדת הכלכלה שהיה האיש שלו. בקיצור, הדברים האלה יכולים להיות בעייתיים בכנסות מסוימות. לא נכנסתי לזה עדיין. עכשיו בישיבה אני אכנס לזה.

תודה רבה. ותודה רבה על הכול. כבוד היועץ המשפטי, לפני שאתם מתייחסים, תגיד מה השינויים שהתבקשו. אני רוצה לעבור סוגיה סוגיה כדי להגיד מה מונח על השולחן כרגע. רק תגיד מתי אפשר להתייחס,

או על כל סוגיה. אם רוצים להתייחס אז על כל סוגיה

ונקרא גם את הנוסח. השאלות שעלו לגבי הגדרת תוצרת חקלאית, שעליה תחול חובת הסימון, אז כאן חידדנו שמדובר על פירות וירקות טריים. כלומר, עלתה שאלה אם פירות יבשים או מיובשים יחויבו גם כן בסימון ארץ הייצור, אז בשיחות שקיימנו עם גורמי המקצוע הבנו שזה בעייתי מכל מיני היבטים. את זה תוריד. גם בהיבט של מה ארץ הייצור לעניין הזה, גם בהיבט של ההגדרה. גם יש עיבוד שלהם.

השאלה איפה באמת - - - פחות או יותר יש רק מדינה אחת שמייצרת. מטורקיה. תשאירו משהו לחוק הבא. ככה יהיה עוד תיקון. אין צורך, אל תקריא את זה, גם לא הייתה כוונה אחרת.

בסדר גמור. אני רק אומר מה עלה ומה המענה שנתנו. אמרנו שתוצרת חקלאית זה פירות וירקות טריים. את התיבה "גידולי שדה" מחקנו מכיוון שבשיחות עם גורמי המקצוע הבנו שהתיבה הזו בעצם מכוונת למזון לבעלי חיים, אז אין צורך בגידולי שדה. מוצרי חלב, הבנו ממשרד החקלאות שאין צורך, למעט חלב ניגר. כלומר, השארנו את זה "מוצרי חלב". ביצים ודבש נמחק. חלב ניגר נחשב גם למוצר חלב. אבל חלב ניגר לא נמכר - - - לא חלב גולמי. חלב ניגר מפוסטר באריזה זה חלב, זה מוצר.

אבל כאן לא מדובר על אריזה. אין בתפזורת. לכן חשבנו שאין מקום לסייג. למשל, גם קוטג'

במשקל. וקוטג'? זה ארוז מראש. את זה ארוז, אין בעיה, כי זה כתוב במילא. איפה כתוב? על הארוז כתוב. כרגע דיברתי על ההגדרה. ההגדרה משולבת בסעיף האופרטיבי. הנארזת. הבנתי, בסדר. בדיוק.

ביצים ודבש הוחלט למחוק בישיבה הקודמת. לעניין בשר, כאן קיבלנו הצעה להגדרה ממשרד החקלאות שביקש שיהיה כתוב: בשר בהמות, ובכלל זה צאן, עופות או דגים. אתמול קיבלנו הערה ממשרד הבריאות שביקש להפנות להגדרה של בשר טרי מחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון). אני אקרא את ההגדרה. ההגדרה קבועה בסעיף 9 לאותו חוק: ""בשר טרי" בשר שלא עבר עיבוד כלשהו, למעט צינון בטמפרטורה שלא עלתה על ארבע מעלות צלסיוס ולא פחתה ממעלת צלסיוס אחת מתחת לאפס, ובלבד שנשמרו טעמו,

ריחו ומרקמו הטבעיים של הבשר". אני מניח שהם יסבירו למה להבנתם יש צורך בהגדרה. אבל זאת ההערה שקיבלנו לעניין הזה. מה העמדה שלך? אני חושב שאין מניעה להכניס את ההגדרה, היא כוללת בעצם את כל סוגי בעלי החיים שנכללו גם קודם, כי ההגדרה של בשר לפי החוק זה "חלקים ניתנים לאכילה של בהמות, עופות ובעלי חיים החיים במים", וכו'. וההגדרה כבר קיימת בחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), להבנתי אין מניעה לשלב אותה גם פה. אז אתה רוצה להפנות לשם? רק לעשות הפניה, לא צריך עכשיו את כל זה. אין צורך להעתיק את ההגדרה. צריך לכתוב: בשר טרי כהגדרתו בסעיף 9

איזה עוד הערות היו של משרד הבריאות בעניין הזה? לפני ההערות של משרד הבריאות אני אעבור על - - - הכנסת את כל ההערות? הכנסתי את ההערות שקיבלתי עד המועד שפורסם נוסח. הם העבירו הערות אתמול בלילה והיום בבוקר, שלא יכולנו להידרש אליהן, לצערי. בוא נסיים עם משרד הבריאות, מה עוד? משרד הבריאות, שיציגו את ההערות שלהם,

תגיד עם מה הם פנו אליך. אבל בשביל זה צריך להקריא את הנוסח. בנוסח כתבנו שמדובר על "טובין שהם תוצרת חקלאית שאינה ארוזה בעת הצגתה למכירה לצרכן או תוצרת כאמור הנארזת במקום שבו היא נמכרת ומשווקת לצרכן."

לצורך העניין מדברים על פירות וירקות שנמכרים בתפזורת או שנארזת במקום.

לעיני הצרכן אם הוא מגיע למעדנייה באחת מרשתות השיווק וקונה גבינה במשקל. אז הם ביקשו ממשרד הבריאות למחוק את ההתייחסות לתוצרת שנארזת במקום שבו היא נמכרת ומשווקת לצרכן.

אני מציע שהם יסבירו את ההערה. מה ההסבר שלכם? מה זה קשור למשרד הבריאות בכלל? לפקח על כל הנושא של ייצור מזון. כן, אבל מה זה קשור לנוסח הזה? למה הוא מפריע לכם? שיסבירו. אני מחליפה פה את פנינה. מדובר פה על זה שלחלק מרשתות השיווק יש רישיון לייצור, ואז חלק מהם אורזים את זה מראש ומסמנים מראש לפי 1145, כשבסעיף 62 של 1145 כתוב: "למעט ארץ הייצור". תוסיפו את ארץ הייצור.

זה יוצר אפליה בין מפעלים שיש להם אותו סוג של רישיון ייצור. אז תשנו את התקן, מה את רוצה ממני? מישהו מפריע לך לשנות תקן? זה לא רק לפי התקן, מדובר פה על הפעולה שמוגנת בחוק הגנת בריאות הציבור (מזון), ולפי סעיף 24(א) הוא צריך לסמן - - - אבל החוק יחול על כולם, גם על אחרים.

בגלל שיש איזה תקן אז אני צריך לא לתקן את החוק?

מדובר פה על חובות הסימון של היצרנים, ואי-אפשר לעשות אפליה בין יצרן ליצרן. אבל החוק הזה מתייחס לכל היצרנים. מה שחל עליהם יחול גם על אחרים. ואנחנו מחייבים שכל מי שקונה תוצרת חקלאית כזאת או אחרת ידע את המקור של הארץ שבה זה מיוצר. זה הכול, פשוט מאוד, שיכתבו ארץ ייצור. אפשר לדעת מה ההיגיון של משרד הבריאות ברגע שהוא קובע את המושג "למעט"? מה זה נותן? למה חשבתם שזה חשוב. למעט אלה שקיבלו רישיון ייצור, כי הם עושים את העקיבות, ובודקים את זה, ומנהלים יומן ייצור. אז שיכתבו מאיפה מגיעה התוצרת, זה הכול. שוב פעם אני אומרת שאם אנחנו מתייחסים למקום שיש בו רישיון ייצור, אז פשוט העדפנו "למעט". אנחנו לא מקבלים את ההערה הזאת.

הנושא הבא. את צריכה לתקן משהו? תתקני את מה שאת צריכה אצלך. עדיף, תעשי הפוך, תבטלי את "למעט". אנחנו רוצים לדעת איפה ארץ הייצור של הדבר הזה. אפשר אולי לדייק את ההגדרה של ארץ הייצור, אני גם אגיע לזה עכשיו. את ארץ הייצור הגדרנו לעניין בשר - מקום השחיטה, ולעניין דגים - מקום הדיג. האם לשיטתכם אפשר אולי להוסיף להגדרה הזו מה בעצם ארץ הייצור לעניין מוצרי חלב מסוימים? זה יכול לתת מענה לבעיה? כי בעצם מה שחברי הכנסת מבקשים זה שכן יהיה סימון ארץ ייצור גם על המוצרים האלה. אם אני קונה, לצורך העניין, גבינה במעדנייה, פורסים לי אותה,

רוצה לדעת - - - אם פורסים לך לעיני הלקוח זה תמיד יהיה כתוב. אבל אם הם ארזו את זה באותו יום באריזות כאלה שלא כתוב על זה? של 100 גרם. מה שכתבנו זה רק את סעיף 24(א) שמדובר פה על מוצר ארוז מראש, זה שווה ערך רישיון ייצור. אני לא מדבר על הסעיף, אני מדבר עכשיו בענייני. תעני לשאלה, הוא אמר לך: במידה שבבוקר, בשש בבוקר, יושבים עשרה פועלים,

ואורזים את זה שמים בזה,

אני אף פעם לא ראיתי שכתוב. אמרתי שיהיה כתוב.

אם אורזים את זה לאותו יום כהכנה למכירה. ואני יכול לדעת אם ארזו באותו יום, יום לפני? או לילה לפני. חוק המזון מבדיל בין הסעיף הזה - - - אם אתה יכול לעזור להם בהגדרה של ארץ ייצור אין לי בעיה. אבל תכלס אנחנו לא מקבלים את הטענה. עוד משהו?

במהות בעצם אתם מבקשים שארץ הייצור כן תהיה מסומנת. כן, בדיוק, זאת המהות. זאת כל הצעת החוק. לא יודע מה יש, תקן, לא תקן, אני לא מבין בזה, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים. מעבר לזה זאת בעיה שלכם לעשות את התיקונים הנכונים בתקנים האלה שלכם. הצענו להחריג בעוסק, שלעניין תוצרת חקלאית, שהיא מוצרי חלב הנארזת במקום שבו היא נמכרת ומשווקת לצרכן, זה יהיה למעט בעלי אישור פעילות יצרנית באתר המכירה, כמו בסעיף 24(א) לחוק. אבל את צריכה להבין, אנחנו רוצים חוק פשוט. ירקן או מעדנייה, מה, היא צריכה עכשיו לעבור ל-1,000 חוקים כדי לדעת מה היא צריכה לעשות? רבותיי, חוק פשוט. מה לא ברור פה?

ההחרגה שהקראת עכשיו היא גם גורפת מדיי. מה הבעיה לכתוב איפה זה יוצר, אני לא מבין. דברים פשוטים. סך הכול הם צריכים לכתוב באיזו מדינה. מה הבעיה עם זה? בעצמי קשה לי כבר עם הכול, ועוד אתם רוצים להוסיף לי סעיפים פה, וסעיף פה, ותלך לחוק הזה, ותלך לחוק הבא. פשוט כדי שהאדם הפשוט ידע מה הוא צריך לעשות בלי שום בעיה, ולא צריך עורכי דין.

במקום ארץ ייצור תכתבו את 24(א). נו, באמת, מה הבעיה? הסימון המלא של 1145 מחייב לסמן גם את האתר שבו הוא מיוצר, אז יהיה כתוב. שיירשמו את ארץ הייצור על כל דבר שנמכר, נקודה. אני חושבת שיש בעצם בעיה של מהו ייצור. לפי ההגדרות בחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) ייצור זה גם פעולה של אריזה. ולכן יצרן, ואפילו לפעמים נקודה בסופר יכולה לכתוב ישראל גם אם הגבינה לא יוצרה בישראל. מה שאנחנו חושבים על ייצור כחביצה,

הכנת הגבינה, אלא עצם זה שהיא נארזה בישראל, הוא יכול לסמן את זה לפי תקן 1145 כמשהו שיוצר בישראל. לכתוב ישראל. בגלל שהיא נארזה פה. אבל אם הגבינה מהולנד?

אני חושבת שזה לא מה שבעצם הצעת החוק מבקשת. אבל בדיוק מה שאנחנו רוצים זה לדעת מאיפה הגבינה, לא מעניין אותנו איפה היא נארזה.

אם קנו אותה בהולנד, צריך להגיד שהיא מהולנד.

כי אז זאת טכניקה לקחת משהו מבחוץ להכניס לשקית ולהגיד שזה - - - אני מאוד מצטער, אנחנו נאלצים לדחות אתכם שוב. עשיתם ניסיון, אבל זה לא ילך. אני מקבל את הייעוץ המשפטי שלנו.

אני חושב שזה תובע מבחינתנו ממשרד הבריאות שההנחיה שלהם, אותה פקודה 1145, כשיבואו איתה לבית המשפט היא יכולה ההפך - לפגוע בחוק שאנחנו מחוקקים, והם צריכים גם לתקן את זה. יש עוד טענות? כן, יש עוד נושאים שרציתי. אבל יש טענות של משרדי ממשלה? משרד הכלכלה, מה העניין הזה? אתם רוצים שנעשה חוק ואתם תוכלו לבטל אותו? לא הבנתי את העניין הזה. זה מה שאתם רוצים? מה נראה לכם? אמרתי למשרד האוצר בישיבה הקודמת על החקלאים שאנחנו לא פראיירים. אז לא נעשה חוק ואתם תביאו לנו תקנות שמבטלות את החוק. מה זה באישור ועדת הכלכלה? אנחנו רוצים את החוק הזה. יש לכם טענה שזה לא יכול לחול? תגידו לי עכשיו איפה לדעתכם זה לא חל.

אבל התוספת לא התבקשה ממשרד הכלכלה. למה צריך תקנות? אם אתם צודקים, נכניס את זה לחוק.

דוד, זאת לא הערה שלהם, שנייה. התוספת שהוספנו כאן: הסמכה של השר באישור ועדה,

בשינויים - זאת הוראה שהוספנו בעקבות ההערות שנשמעו כאן בוועדה. אבל שיגידו איפה לדעתם. לגבי עוסקים מסוימים, עם היקף פעילות אולי קטן, שיהיה צורך להחריג. אם רוצים למחוק, אפשר למחוק את התוספת. שיגידו לי איפה לא צריכים. אם הם צודקים, אני אכניס את זה לחוק. מה כל התקנות ותקנות כאלה ואחרות.

כן, בטח הוא מביא את זה מישראל. אז הוא יכתוב פתק שזה ישראלי, מה הבעיה. אני לא יודע מה להגיד לכם. אני עוד לא נתקלתי בזה, חוק כל כך פשוט, אתם מסבכים לי אותו. אפשר להגיד מה אנחנו חושבים או שנמשיך להריץ פה ספקולציות?

תגידי, אבל בקיצור.

ככלל, עמדת משרד הכלכלה, מתנגדים להצעת החוק. הבנו את זה. אני אדבר בפריזמה מסוימת של עסקים קטנים ובינוניים, שאלו הקמעונאים הקטנים והשווקים. הרגולציה הזאת מטילה נטל חדש משמעותי על עסקים קטנים בכך שהם יצטרכו לסמן את התוצרת שלהם, כאשר בעסקים קטנים - - - איזה עסקים? חנות ירקות ופירות, מעדנייה? כן, מכולת, מרכול. הוא מקבל - - - נעמי, למה? איזו בעיה יש? לבוא עם ארטליין ולרשום ליד המחיר. אני מסבירה. עסקים מקבלים את התוצרת שלהם,

ירקות, ממשווקים, מסיטונאים, הם לא באים בממשק ישיר עם המגדל. זה דבר אחד. שתיים, כשאנחנו מכניסים את זה לתוך מסגרת של חוק הגנת הצרכן הם הופכים להיות חשופים לעיצומים כספיים מאוד גבוהים במידה שהם לא יצליחו לעמוד בזה. עכשיו תגידו: למה שלא יצליחו לעמוד בזה? שיעמדו בזה. זה רק שלט קטן, זה רק עוד דבר קטן שאין בעיה לעשות אותו. אז וואלה, גם דף קטן הוא רק דף קטן, ובסוף יוצא לך מזה שני כרכים של מלחמה ושלום. אז רגולציה היא בסוף - - - כמה עולים שני כרכים של מלחמה ושלום?

היא אומרת שאם יש לי מעדנייה וקיבלתי, אז אני רוצה לברר מאיפה זה בא. אנחנו לא מבודדים כל רגולציה כשלעצמה ומסתכלים עליה בוואקום, ואומרים: הינה רק עכשיו נסמן, עכשיו רק נכתוב,

את רוצה שנגדיל את החקיקה גם למי שמשווק? נגדיל את זה גם למשווקים.

בסוף כאשר למכולת יש 13 חוקים שהיא צריכה לעמוד בהם, אז העוד אחד הנוסף הזה זאת לא עוד חובה אחת קטנה, זאת עוד חובה משמעותית שנופלת על בן אדם שהוא בן אדם אחד. אז תעברו על 13 החוקים, נבטל אחד ונכניס את זה. יש פרקטיקה כזאת בבריטניה, הם עושים one - - - אבל אמרת שאת מסבירה על ההחרגות, לא על עצם החוק. אתם לא רוצים את החוק, אז תגידו שאתם לא רוצים את החוק, אל תמציאו עכשיו סיפורים. כי זה נשמע כאילו אתם פשוט לא רוצים את החוק.

אני חושבת שהחוק הזה מטיל נטל כבד על עסקים קטנים. מה הייתה העמדה שלכם על החוק הזה בוועדת שרים? אותו דבר.

חשבנו שזה פוגע בעסקים קטנים. הצעת החוק תקודם בהסכמת משרד הבריאות ובתיאום עם משרד הכלכלה. בתיאום, נכון.

בתיאום, לא התנגדות. אז מתאמים, מתקנים דברים פה. אבל למה היה תיאום? למה בוועדת שרים - - - אני מאוד מצטער, אנחנו לא מחויבים להחלטת ועדת שרים בכנסת. החלטת ועדת שרים שזה נעשה בתיאום. לא מחויבים. בסדר, נכון. רם בן ברק ואזולאי מחויבים, אני לא מחויב לכלום. אבל המשמעות של תיאום זה שהיה חוסר - - - תיאום זה התנגדות? מה זה משנה, שיהיה מה שיהיה, לא מחויב. אם כולם היו מסכימים הצעת החוק הייתה עוברת.

ההמצאה הזאת שאתם מעבירים חוק בוועדת שרים וכותבים הסכמה, זה אומר שבעצם החוק לא יכול לזוז לשום מקום. אז איפה הכנסת? מה, הכנסת עובדת אצלכם? זה אומר שצריך לתאם את זה לפני כן. אם אתם מדברים על הפרדת רשויות אז אני כיושב-ראש ועדה לא מחויב לשום דבר. אני מחויב לצדק ולמה שצריך לעשות, ואני מתחשב במה שהשרים אומרים והח"כים ואנשי המקצוע. אבל להביא לי חוק עכשיו כשבעצם אתם נגד, וממציאים לי עכשיו כל מיני אפשרויות לשר לתקן, אני לא מוכן לזה. אנחנו נמשיך, אם יש לכם - - - זאת הייתה העמדה העיקרית שלנו. המשמעות של תיאום זה שבמעמד ועדת שרים היו חילוקי דעות בין המשרדים השונים. אז זו עמדתנו, שזה מטיל נטל כבד על עסקים קטנים. אתם מתנגדים.

בוועדת הכלכלה פעם אחרי פעם כשיש דיונים רוחביים על עסקים קטנים, ואומרים: או, עסקים קטנים, יש להם נטל רגולטורי כל כך כבד, ואז כשאנחנו ב-money time ומעבירים חקיקה שתהיה רגולציה,

מה יש פה, בחייכם? אנחנו עוזרים לעסקים קטנים בדברים הרבה יותר גדולים, לא בדברים האלה. אבל בסוף אלו הדברים הקטנים שפוגעים בהם ומכבידים עליהם.

ואתם יכולים להגיד את זה לוועדת שרים,

את המציעים, זה לא מחייב

אולי אתם לא מבינים את זה. מבינים, מכירים את המנגנון.

אנחנו נאשר, נרים ידיים, לא צריך הסתייגויות, לא צריך שום דבר, ונלך הביתה. עזבו. אני אתן לכם עכשיו, אנחנו נמשיך את הדיון. אני מציע לכלכלה, תחשבו, יש לכם רבע שעה, תגידו לי מה לדעתכם צריך להחריג, אני אחריג את זה עכשיו. אני לא רוצה שום חוקים ותקנות אחר כך. ואני מציע לרשות להגנת הצרכן, הרי יש לכם זכות לתת קנסות, אתם צריכים להיות יותר פלורליסטים. בית הלל. בית הלל במה שקשור לעסקים קטנים ביישום של החוק, לפחות בשנה הראשונה על מנת לראות איך זה עובד. במדיניות האכיפה. במדיניות האכיפה. אין שום סיבה לתת לעסק קטן קנס גבוה על דבר הזה. איך אתם נותנים? מה כתוב בחוק? הקנס כרגע לא בסכום גבוה, הוא בסכום של כ-22,000 לגבי תאגיד. זה סכום הקנס. אז בן אדם פרטי לא יקבל? ירקן הוא לא תאגיד, אין לו חברה. נכון. זה 7,000 לגבי מי - - - זה 7,000 שקלים. זה לא סכום גבוה.

בכלל, מדיניות האכיפה לוקחת - - - זה גם הרבה כסף. שלום, זה לא סכום קטן לירקן. זה לא סכום קטן. אני מציע שתצהירו פה לפרוטוקול שבשנה הראשונה ליישום החוק תיתנו קודם התראות לעסקים קטנים. אזהרה או דברים כאלה. אזהרות. ותהיו במדיניות האכיפה לפחות בהתחלה פחות נוקשים, ותצהירו את זה, וזה יהיה לטובת העסקים הקטנים. אין בעיה. אבל אין פה הוצאה מיוחדת לעסקים קטנים, ואני לא מקבל את הטענה.

ועדת הכלכלה הזאת עוזרת לעסקים הקטנים ומשתדלת לעשות הרבה מאוד בשבילם. להגיד עכשיו שבגלל החוק הזה אנחנו הורגים את העסקים הקטנים זה לא מקובל. אז את ההסמכה לשר הכלכלה אנחנו מוחקים. תוריד, כן. אנחנו נצא להתייעצות ונחזור.

תגידו לי מה, אתם רוצים שוק מחנה יהודה - אולי, שוק הכרמל - יכול להיות. אבל תגידו מה אתם רוצים, ריבונו של עולם. אם כבר דיברנו על סכום העיצום הכספי אז ביקשת ממשרדי הממשלה לבחון אם יש מקום להגדיל את סכומי העיצום הכספי. הם סבורים שלא. אם הם סבורים שלא אז לא. אנחנו גם חושבים שהסכום מספיק, כי ביקשנו את זה על כל הפרה. אני לא מחפש לתת קנסות, אין בעיה, הכול בסדר. הסכום הזה הוא לגבי כל הפרה. כלומר, על כל אי סימון. כמה יש שם? 22,000 שקלים לתאגיד, 7,000 שקלים ליחיד. תיאורטית אפשר נגיד להיות - - - אפשר להוסיף את החריג, שאם היבוא מטורקיה אז אי-אפשר לתת קנסות בכלל, והכול בסדר. עוד הערות שעלו בישיבה הקודמת נוגעות לכל מיני היבטים תברואתיים של הסימון. עלתה הערה, אם אינני טועה ממשרד החקלאות דווקא, שאנחנו צריכים לכתוב בחוק שעל הסימון להתבצע כך שהוא לא יזהם את המזון. הבנו ממשרד הבריאות, ככל שהצלחנו להבין מהתשובות, שאין צורך בהוראות בעניין הזה. צודק? כאן אין אריזה. אילנה, מדברים על בתפזורת.

זה שבתפזורת. מדובר למשל על בשר טרי בתפזורת. אבל הוא לא חייב לשים את זה על הבשר, הוא שם את זה בצד.

יש מספיק כללים אחרים של משרד הבריאות שראינו שאפשר להסתמך עליהם, ואפשר לוותר על זה פה. רצינו רק הערה לגבי הגדרת הדייג. משהו על הדגים. רק אגיד כאן עוד דבר לגבי המיקום של הסימון. מה שכתבנו כאן והשארנו את זה, שעל העוסק לסמן באופן בולט את ארץ הייצור בצמוד לתוצרת החקלאית.

זה מספיק, זה בלתי מזהם. זה לא מזהם. בצמוד. לא צריך לכתוב את זה כי זה מכוסה בחוקים אחרים. נכון, זה גם מה שאני חושב. עוד שאלה שהייתה לחבר הכנסת דנינו, זה האם צריך לכתוב האם הבשר מצונן או לא, והבנו שגם הנושא הזה מוסדר. כלומר, שאין צורך לכתוב את זה. אבל אם אתם לוקחים את הגדרת הבשר כמו שהם הציעו אז כבר יש את ההגדרות.

רק הערה על הדייג, כי דייג זה דייג בים, ויש גם שלייה מבריכות דגים וממתקני דגים, אז צריך לכתוב דייג סלש שלייה או משהו כזה, שזה יהיה ברור. הדייג, אבל דייג זה דייג שדגים דגים בים, אז צריך להגיד גם - - - זאת אומרת שדייג זה רק בים. הכנרת בפנים? הכנרת היא גם כמו ים, אבל שלייה מבריכת דגים, לא דגים שם. זאת אומרת

אז מה הנוסח שאתה רוצה?

שלייה של דגים מבריכות, ממתקנים. אנחנו נבדוק את זה נוסחית. אין בעיה. מה עוד? זה צריך לכלול לא רק דייג של דייגים. עוד מישהו רוצה תיקון? כמה הצביעו?

אני רוצה,

כבוד יושב-ראש הוועדה, להעלות סוגיה שלא העלינו בפעם הקודמת. לא, אין סוגיות, נגמר הסיפור. בסדר, אני מבין שנגמר הסיפור. אין סוגיות, רק לנוסח החוק. זה נוסח החוק. אבל שנייה, בכל זאת, ברשותך, שתי סוגיות קטנות. אני לא מתחיל את הדיון מאפס. סוגיה אחת היא לעניין

התחילה, אתה מתכוון. מה אתה רוצה, עוד עשר שנים את התוקף? לא, לא אמרנו. התחולה הייתה במקור שישה חודשים, שזה הזמן המינימלי כדי לעשות את זה. אנחנו מבינים שזה קורה, ושלא ניתן למנוע את זה למרות כל הטענות שלנו שזה יביא לעלויות נוספות ועלויות לוגיסטיות. אין שום עלויות, עזוב אותי, נו. בסדר, אני לא נכנס לזה. תפסיקו לספר לנו סיפורים. אנחנו יכולים לספר סיפורים, אבל אני אומר שיש,

אני מבין שלא יתקבל, אבל בכל זאת, כדי - - - בוא נסכים על שלושה חודשים. לא ניתן, ואגיד עוד טענה נוספת. יש פה בעיה נוספת של סימון המוצרים במכר מקוון ובאינטרנט.

הדרישה לסמן את המוצרים באינטרנט נורא בעייתית. הייתי שוקל אפשרות לפטור את זה, ואני אגיד גם למה.

הכי קל בעולם. זה לא רק לשים את השלט, תלוי מאיפה אוספים את זה, תלוי אם המשלוח הוא לחדרה, לגדרה, לאילת, לבאר שבע, מה יש באותם סניפים,

האם זאת תוצרת מקומית או תוצרת חוץ, וגם זה לא באותו יום שעושים את המשלוח. הוא מזמין עכשיו משלוח לעוד כמה ימים, אני צריך לדעת באותו יום אם יש לי את המוצר הזה. יכול להיות שלא יהיה לי את המוצר הזה, כי הוא מבקש עכשיו תוצרת תפוח ישראלי, וזה בסדר, אבל יכול להיות שלעוד כמה ימים לא תהיה התוצרת הזאת. אבל זה נכון, חבר יקר, גם לגבי דברים אחרים שהוא אומר לך, אתה אומר לו: אין וופלים שוקולד עלית, אתה רוצה אוסם? זה לא אותו דבר. למה לא אותו דבר? אני רוצה להסביר משהו על אונליין. באונליין יש את יום ההזמנה ויש את יום הליקוט. אני לא יודעת להגיד בזמן האונליין איזה סוג של עגבניות או תפוחים או דג מנורבגיה או מטורקיה או מישראל אם יהיה זמין. אתה מזמין היום, הליקוט נעשה בעוד חמישה ימים. בעוד חמישה ימים התוצרת יכולה להשתנות. אנחנו מבקשים מכם - - - יש בזה משהו. אם זה במקום העסק, רק במקום העסק. כמו שאמרתם בתחילה, אתם לא עם ראש בקיר בחקיקה הזאת.

די, מספיק, קיבלנו את הטענה. שכנעת. מעכשיו זה יכול לקלקל. רק במקום העסק. מי שלוקח מהאינטרנט זה בעיה שלו.

באמת חושב שזאת לא בעיה, כי הם מתקשרים, לוקחים תפוח ישראלי. אתה רוצה תפוח טורקי? והוא צריך להחליט. אבל, יאללה, אם תפסתם את דוד במצב רוח טוב היום. אבל זאת בעיה. אני לא חושב שצריך לוותר, אפשר ללוות אותם שלושה חודשים, ארבעה חודשים כדי לראות מה המשמעות של העניין. אני חושב שאפשר לוותר אחר כך. לא צריך לוותר ברגע. אבל אם אתה עושה חוק, אחר כך תצטרך תיקון. איך אתה רוצה שהוא עכשיו במקוון יגיד לו: לא, זה ישראלי. אני לא יודע, אי-אפשר. לדעתי זה קל מאוד, כי אתה יודע בדיוק. אם אתה מזמין לעפולה, אתה יודע מאיפה זה מגיע, לא לוקחים לעפולה מתל אביב. - - - פעם אנחנו מזמינים אותך לבוא לפגישה אצלנו. אני מזמינה אותך, בוא לא רק למרלו"ג, תראה מלקטים. אין דרך לעשות את זה, בסוף המלקטים הם אנשים שמלקטים או מערכות, אין לנו דרך. אני לא אומרת את זה סתם. אני יודעת לא רק על שופרסל, אלא גם על יתר - - - הינה, אבל אתם כותבים את זה באינטרנט. שופרסל גרין, מחיר לפי משקל, מק"ט, ארץ ייצור ישראל, מה הבעיה?

יו"ר הוועדה, רוב התוצרת הישראלית שלנו,

יותר מ-95% מהתוצרת הישראלית שלנו היא תוצרת ישראלית חקלאית. אנחנו מאוד בעד, אנחנו משתדלים לעבוד עם חקלאים ישראלים.

אבל הבעיה היא לא רק בעיה של שופרסל, בסדר? יש כאן עיתים מסוימות שבהם יש מחסור, ואני צריכה לייבא. אחלה, אז את רושמת

כי לפעמים אני אקבל 800 קילו מפה ו-800 קילו מפה. ואני לא מדברת רק על שופרסל, יש כאן בעיה עקרונית. זה עניין של מק"ט. זה לא עניין של מק"ט. אי-אפשר באונליין לנהל ארבעה מק"טים שונים על עגבניות. אני לא יודעת אם אני אתן לך - - - אתם מנהלים, יש לכם כל מיני סוגים של - - - לא רוצים, אז אי-אפשר.

בואו תסמנו אתם את העגבניות עגבנייה עגבנייה, ואז זה יהיה בסדר. אתם מביאים רק מטורקיה. נראה אם יש לכם את האומץ לשים טורקיה, ותפסיקו להגיד שאתם מביאים שני קרטונים משני מקומות. רבותיי, רבותיי, אחרי שהראו לי שאתם כן רושמים, אנחנו נוסיף - - - זה לא נכון. בינתיים אנחנו אלה שמנהלים את הסופר. מתי הבאתם פעם אחרונה ארבעה משטחים מארבע מדינות שונות? זה קשקוש. שופרסל בדרך כלל מביאה תוצרת חקלאית ישראלית, ואנחנו גאים בזה,

הבעיה היא לא רק שופרסל, והבעיה היא בעיתים מסוימות שבהם אי-אפשר. זה לא חוק שעכשיו - - - אז היו פה העסקים הקטנים ודיברו.

זה לא רק קטנים, יש כאן עוד

אף אחד מכם לא מתמודד איתן. תפעולית אי-אפשר לעמוד בזה.

לא נסיים את זה עכשיו. אני לא יכול להיכנס למשהו שאני לא מבין בו. אפשר הצעה, היושב-ראש? לגבי העניין הזה?

לעניין הזה, שייתנו לעניין של האינטרנט יותר זמן התארגנות, וימצאו את הדרכים לסדר את זה. זה לא עניין של זמן התארגנות, זה האינטרנט בכלל. אם תנהלו פעם אחת אונליין אז תבינו. היושב-ראש, האונליין הולך וגדל, תופס נתח יותר ויותר גדול. צריך לעודד את זה. אם לא נכניס את האונליין כאילו לא עשינו שום דבר. זאת המצאה, מדף האונליין הוא הרבה יותר קל לתפעול מאשר המדף הפיזי.

המדף של האונליין זה לא העניין, זה השילוב בין מדף האונליין לבין הליקוט, יש כאן לוגיסטיקה משמעותית. אתה מזמין היום, מלקטים לך את זה בעוד שבוע, בעוד ארבעה ימים, ואתה יכול גם להזמין עוד שבועיים. אין לי יכולת להבטיח לך מה יהיה כשילקטו. אני גם לא יודעת - - - גם בסוגי גבינות אני הרבה פעמים מקבל הודעה אם אני רוצה להחליף או לא. אבל זה לא ירקות. היועץ המשפטי יאמר את ההצעה שלנו, וזהו. קיבלנו את הרעיון בחלקו. אם אני מבין

אנחנו כרגע נחריג את ההוראות האלה רק לגבי מכירה פיזית, אבל נאפשר לשר הכלכלה באישור הוועדה להרחיב את התכולה גם לגבי מכירה מקוונת. לא, הפוך, תאפשר לשר הכלכלה לצמצם.

אני בעד מה שהם אומרים, כי שר הכלכלה נגד, מתי הוא יביא לי את התקנות?

רק לצמצם, וגם תן להם יותר זמן התארגנות, שהם ימצאו את הדרך לעשות את זה. אני מוכן, אין לי בעיה.

אנחנו לא נחריג כרגע. שר הכלכלה יכול להביא לנו הקלה בתקנות באישור הוועדה. אי-אפשר כל הזמן שתגידו שזה מסובך לוגיסטית, מסובך לוגיסטית. תתארגנו. אני מזמין באינטרנט, אני רוצה לדעת אם העגבנייה שלי באה מעזה, מטורקיה או מחבל לכיש, זה מה שאני רוצה. אין לי דרך להבטיח לך מה שאתה - - - אין לך, אז אל תעסקי בתחום הזה. אל תעסקו בתחום הזה.

אבל גם לך אין פתרון. אם אתם לא יודעים להגיד לי מה אתם מוכרים אל תהיו בתחום הזה,

תתארגנו ותדעו איך לעשות את זה, ואל תספרו לי סיפורים, לוגיסטיקה ולוגיסטיקה.

אי-אפשר כל דבר להגיד אל תספרו סיפורים.

לא תמיד הדברים קלים. אי-אפשר כל הזמן לבטל את הבעיות האמיתיות.

אתם יודעים בדיוק מאיפה, ואתם יודעים בדיוק איזה תוצרת מגיעה מאיזה מקום, הכול ממוחשב אצלכם, אין לכם שום בעיה לעשות את זה.

יש עניין של מלאים, יש עניין של - - - כל פעם אתם צועקים לוגיסטיקה, לוגיסטיקה בעסק הזה. את מסכימה איתי שזכותי לדעת מה אני קונה? את מסכימה איתי? כן או לא? מגיע לי לדעת מה אני קונה? גם באונליין מגיע לי לדעת מה אני קונה.

אז ניקח מישהו יותר מוכשר שיעשה את זה.

אז אם זה מאוד חשוב לך - - - בן ברק,

אנחנו כבר החלטנו, בשביל מה אתה צריך? גם במטה כחול לבן של משרד הכלכלה באונליין שמים את הסמל, הסמליל של "מיוצר בישראל" על מוצרים, ובאונליין יש על המוצרים שמיוצרים בישראל את הכובע כחול לבן. אז כמו שאפשר לעשות את זה, אפשר לעשות את זה גם בפירות ובירקות. מה שצריך זה יותר זמן, זה הכול.

ניתן להם גם פה את הזמן, אין לי בעיה. באישור הוועדה. באישור הוועדה לתת הוראות הקלה כאלה. הוא ינסח את זה.

אולי רק לעדכן, לא שנפטור. לא יודע, אני לא פוטר. הוא יביא ואנחנו נדון. כרגע אני לא פוטר את זה. זה הכול. אם הוא יבוא עם משהו אנחנו נדון.

חשוב לומר לכם, גברתי משופרסל, חברתנו, אני רוצה שיהיה ברור שאנחנו לא שולחים אתכם עכשיו עם האפשרות לחזור עם הכובע של השר לתקנות באופן חופשי. להפך, כפי שאנחנו יודעים מאיפה מגיע כל מוצר שאנחנו קונים, וכפי שיהיה עוד מעט במוצרים שאפשר לקנות בשוק, כך אנחנו מצפים שיהיה, מצפים שתמצאו את הדרך לא איך לוותר, אלא איך לאפשר לנו לדעת. חוץ מזה אנחנו פה, אם תהיה בעיה נתקן את הכול. אנחנו פה כי אנחנו לא דופקים את הראש בקיר.

אבל אנחנו לא יכולים להבין איך אומת הייטק ואומת AI חושבת שהדבר הזה בלתי אפשרי. אני אשמח אחר כך להסביר, שתבינו את התפעוליות.

רציתי לשאול אם התקבלה הערה פה של משרד הבריאות לגבי ההגדרה של בשר טרי משום שזה יוצר בעיה. למה? זה יוצר בעיה. איזו בעיה? משום שלא ברור לי לפי ההגדרה של בשר טרי בחוק המזון, האם למשל דגים, אני מייצג את ארגון מגדלי הדגים. זה כולל, הקראתי הגדרה. איך זה כולל? שנייה, אגיד. בסעיף 9 יש הגדרה של בשר שהקראתי: "חלקים ניתנים לאכילה של בהמות, עופות ובעלי חיים החיים במים". "בשר טרי" זה אותו "בשר שלא עבר עיבוד כלשהו, למעט צינון בטמפרטורה",

כפי שהקראתי בראשית הדיון. ואם הצינון בטמפרטורה עולה במעלה או יורד במעלה? הרי אנחנו מכירים את שופרסל לא מהיום, או לא את שופרסל, לא משנה, את הרשתות, אז מה אנחנו עושים עם הדגים? לכן אני מציע לחזור להגדרה הפשוטה של אדוני היושב-ראש, של דגים, שלא יתחכמו איתנו עם הגדרות. הרי הדגים יגיעו, יעלו אותם באקווריום במיכל בשתי מעלות, ואנחנו מוציאים את הדגים מהחוק. כתוב דגים במפורש בחוק.

תסתכל בהגדרה - - - הסיבה שנבחרה ההגדרה הזאת של בשר טרי, ויתקן אותי משרד הבריאות אם אני טועה, כי משרד הבריאות טען שכדי למכור תוצרת מן החי בתפזורת היא צריכה להיות תוצרת טרייה. זאת אומרת תוצרת שנשמרה בטמפרטורה שלא עולה על מעלה אחת ולא יורדת ממינוס ארבע, ולכן אימצנו את זה לפה. בכל מקרה, אם אי-אפשר למכור בתפזורת אז זה לא

אין צורך להשאיר את זה פה כי זה מוגדר בחוקים של משרד הבריאות, אז לא ברור שצריך את זה פה. אסור למכור משהו אחר. חבר'ה, אני חייב לסיים, אני מאוד מצטער. קדימה. אדוני, נקודה אחרונה חשובה. בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים יש סעיף 6 שנקרא "סימון מוצרים" - - - רבותיי, שופרסל, אנחנו כבר החלטנו,

אנחנו מדברים בהצעת החוק כאן על סימון באופן בולט. אני שואל את עצמי מה זה באופן בולט? ואני מתחיל לדמיין את הבולטות של הרשתות עכשיו. אני מפנה את אדוני לסעיף 6 בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים, ושם יש בסעיף ב' הגדרה, שאומרת כך: "יירשמו בבהירות" בנוסף לאופן הבולט "יירשמו בבהירות, באותיות לא קטנות ולא צפופות מדיי". אולי אתה רוצה שנעשה שמשונית.

אני חושש מאוד. מה אתה רוצה ממני?

אני אתן לך מענה לשאלה שלך. התיקון הזה משתלב - - - תיקון הסימון. אל תכעסי כל כך. אנחנו בבחירות את הכול מפרסמים בשמשוניות. בסוף אנחנו מתמודדים עם ייצוגיות, לא אתם. אני רוצה להשיב להערה שלך. התיקון שמוצע כרגע משתלב בתוך סעיף 17 לחוק.

כל ההוראות של סעיף 17 חלות גם כן, וגם הוראות הצו שנקבע מכוחו, צו הגנת הצרכן (סימון טובין), שמדברות גם על אופן הסימון יחולו. משרד הכלכלה יידרש כמובן לתקן את הצו בהתאם לחוק החדש. אבל ההוראות, הפירוט של איך ייעשה הסימון אמורות להיות בצו הזה. מה רצית להגיד? שלחת אותנו לעשות שיעורי בית. עמדת משרד הכלכלה, שהחוק יחול על קמעונאי גדול כהגדרתו בחוק המזון, על מכירה - - זה לא מה שביקשתי מכם. למה? ביקשת החרגות. מי ספציפית אנחנו חושבים שצריך להיות בפנים ומי בחוץ. - - על מכירה פיזית, ובהוראת שעה על מנת שנוכל לבחון את ההשלכות של זה על המשק. לא תהיה הוראת שעה פה. עשיתי הוראת שעה בדברים אחרים, פה לא.

אם בעתיד יראו שהחוק הזה בעייתי אז אפשר לתקן, לבטל. לא צריך לכל דבר הוראת שעה. אם היית אומרת לי, קמעונאי מאוד קטן, אני מוכן לספוג את זה. מה העמדה שלכם לגבי שוק מחנה יהודה? שוק הכרמל? שכונת התקווה?

הסוחרים בשווקים הם קמעונאים קטנים. גם בחו"ל, כל הקמעונאים וחנויות הירקות הכי קטנות ברחוב בצרפת או בספרד מסמנים ארץ מקור על יד המחיר, זה לא דבר בלתי אפשרי. נראה איך החוק הזה מיושם. אם יהיו בעיות השר מוזמן להגיש תיקון אם צריך, אין בעיה, נתייחס לזה בהוגנות. ותהיה שנה אחת שביקשנו גם באכיפה לא להקפיד איתם יותר מדי.

בוא נשמע אם זה אפשרי בכלל. אפשרי. הם אוכפים, יש מדיניות אכיפה, מותר.

יש מדיניות אכיפה קבועה למתן התראה בשלושה חודשים הראשונים. גם אם מעט נרחיב את זה - - - אמרנו לכם שתיתנו את זה בשנה,

רק אשים כאן על השולחן שגם אם ננקוט ככה מבחינת אכיפה הם עדיין יהיו חשופים מבחינת תובענות ייצוגיות. זה לא משהו שנוכל לפתור. אני מקווה שגם בתובענות הייצוגיות נטפל. אנחנו מחכים למשרד המשפטים, העזרה הכי גדולה לעסקים הקטנים זה בתובענות הייצוגיות, תאמיני לי.

כולם בוכים לי, וטלפונים, והכול על העניין הזה. ובאמת, איפה זה עומד? אני רוצה לעבור להצבעה. יש לנו עוד שתי סוגיות.

אני מבקשת, מכיוון שמתקנים פה חוק שהוא בסמכות שר הכלכלה, והציג השר עמדה לגבי החוק הזה, שנקיים עוד דיון אחד מסודר, ונציע תיקונים שאנחנו מעוניינים בהם.

אתם צריכים ללמוד, מספיק כבר עם הדחיות, כל פעם מבקשים דחיות. אתם רוצים משהו, תגידו את זה בזמן. אנחנו מתייחסים בצורה הוגנת לכל הערה של משרד ממשלתי. במקרה הזה מה שאתם רוצים זה לאיין את החוק,

אנחנו לא רוצים לאיין, אנחנו רוצים להגן על העסקים הקטנים בחוק הזה.

מה זה להגן? מס הכנסה אתם משלמים? אז יש דברים שאי-אפשר להגן עליהם.

מה זה להגן? צריכים להגן גם על הציבור ועל החקלאים.

עוד שתי סוגיות. השאלה לגבי הנושא שעלה בראשית הדיון לעניין הגדרה של אריזה, האם מבחינת משרד הבריאות אם אנחנו נכתוב שהאריזה בלבד לא נחשבת לייצור, אלא רק לעניין הסימון הזה, האם זה נותן מענה בעיניכם? אריזה לפי חוק מזון זאת פעולה יצרנית לכל דבר.

אבל לצורך החוק עכשיו ניסיתי לתת מענה להערה שלכם, ולהגיד שבעצם לעניין חובת הסימון אנחנו בכל זאת שמעתם

אנחנו אומרים שהאריזה בלבד לא נחשבת לפעולת ייצור, רק לעניין הזה. הסימון פה הוא רק להצגה לצרכן, ברמה הזאת. מצוין. אז אפשר לכתוב אריזה לעיני לקוח. מה?

מה פתאום, מה זה ההמצאות האלה, נו. אבל אז בעצם אם הם אורזים כמה שעות לפני כן? - - - זה גם לעיני הלקוח. די, מספיק,

היא אומרת שזה נחשב לעיני הלקוח אם זה אריזה לפני.

אפשר גם לכתוב אריזה להכנה למכירה. יש הוראות גם בצו הגנת הצרכן (סימון טובין), אריזה בבית העסק היא לא פעולת ייצור.

יש לי הצעה, שב איתם על זה, היא מוצאת ניסוח.

רצינו לשבת, לצערי לא קיבלנו עמדה בזמן.

אנחנו נחליט על החוק, אבל תראה עם משרד הבריאות איזה שינוי. זה לא עניין נוסחי, זה עניין מהותי.

כי אני שומע ממנה שאפשר לסדר. רבותיי, בואו נעשה דבר כזה, נצביע על הכול, אני אגיד רוויזיה. אם תגיע לסיכום עם משרד הבריאות על משהו שאפשר לחיות איתו - - ואתה יכול להגיע. - - וגם עם העסקים הקטנים, אני אשמח. אם לא, אני מבטל את הרוויזיה ומצביע. מה הנוסח שמצביעים עליו?

לפני הדיון הסבירה נציגת משרד הבריאות שרק במקרים של מפעל מאושר, שאישרו אותו במשרד הבריאות, שהוא מפעל מאחורי הסופר, בתוך הסופר, אבל לא בנקודת המכירה, במקרים כאלה חריגים אפשר. אז תשבו אם אפשר להגיע למשהו. אני לא מחפש ללכת לא נגד משרד הבריאות ולא נגד משרד הכלכלה, אבל בהגיון. משרד הכלכלה נגד החוק, אז מה?

אם לסופר הזה יש מפעל בשוליים שלו והוא קונה עכשיו גבינה מהולנד והוא אורז אותה, אתה לא רוצה לדעת שהיא מהולנד? אבל אז הוא חייב לשים על זה את התווית עם כל המרכיבים. אבל בתווית שיהיה כתוב גם הולנד, זה הכול.

הם אומרים שבתווית יהיה כתוב הכול חוץ מהולנד.

אבל צריך להתייחס למהי הגדרת יצרן, ולהחריג שככל שזה בתוך בית העסק הוא לא יצרן.

נתחיל להצביע. אם את קונה עכשיו טונה שמן בספרד, ושמה אותו בבקבוקים בארץ? לפי הגדרת החוק הוא יצרן. אז זאת תקלה חמורה.

אני לא מסיים, אני משאיר את זה פתוח. לעניין שמירת הדינים. לא לעניין ההגדרה,

שקובעת שכל הוראות חוק הגנת הצרכן אינן באות לגרוע מדין אחר, מן הסתם גם מחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון).

על חוק כזה פשוט אתם עומדים על הרגליים האחוריות. זה מפתיע אותי מאוד, דרך אגב. תחשוב למה. משרד הכלכלה רואה גם את החשיבות של יוקר המחיה כמו שנדונה

והטלת רגולציה נוספת מעלה את - - - אני גם מכיר הרבה יותר מכם. - - - שהנושא של הוראת שעה בעקבות ההשלכות הכלכליות של - - - אין שום הוצאה פה, עזוב. מכיוון שאני יודע שאין פה הוצאה אז אני לא מקבל את הטענות האלה. בואו נתחיל להצביע.

לא, סיימנו. מילה אחת לא לעניין עצמו. מה אתה רוצה? משהו קטן לך קודם כול. לא, עזוב אותי, אל תיתן לי - - - אחר כך, אחר כך. רגע, לא עזוב אותי, אני מבקש דקה. דקה. לא רוצה, בחיאת דינכ. אין בחיאת דינכ, דקה. אני המון שנים בתפקיד שלי, ואני גם חקלאי, ומה שאתם הולכים לעשות פה, אתה אדוני היושב-ראש, וחברי הכנסת, וחברי הכנסת שהביאו את ההצעה, זאת פשוט היסטוריה לנו לציבור החקלאים ולמדינת ישראל. מגיע לכם כל הכבוד. תודה. בואו נתחיל. הוגשו לנו כמה הסתייגויות. יש ארבע הסתייגויות של סיעת ישראל ביתנו, שאפשרת להם להצביע בלי נוכחות. בלי נוכחות. אז הסתייגויות ישראל ביתנו, נצביע על הכול ביחד. כן, הם לא פה, לא מנמקים. מי נגד? מי בעד? הצבעה בעד 7 נגד 1 נמנעים אין ההסתייגויות לא נתקבלו.

קיבלנו גם כ-20 הסתייגויות של סיעת חד"ש-תע"ל,

גם להם אישרנו בלי להופיע, הם לא צריכים לנמק. מי נגד ההסתייגויות? מי בעד?

נתקבלו. פה אחד לא עברו. עכשיו אני רוצה להקריא את הנוסח עם השינויים כפי שהבנתי אותם. "הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' ) (סימון תוצרת חקלאית שאינה ארוזה מראש), התשפ"ג "2023 כמובן שאת מס' התיקון ניתן בהמשך. "תיקון סעיף 17 1. בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981‏, בסעיף 17(א), בפסקה (2), בסופה יבוא "לעניין טובין שהם תוצרת חקלאית שאינה ארוזה בעת הצגתה למכירה לצרכן או תוצרת כאמור הנארזת במקום שבו היא נמכרת או משווקת לצרכן, על עוסק לסמן באופן בולט את ארץ הייצור בצמוד לתוצרת החקלאית, שר הכלכלה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לעניין החלת סעיף זה או פסקה זו לעניין מכירה מקוונת, זו התוספת שהוספה כאן. "בפסקה זו, "ארץ הייצור" לעניין בשר בהמות או עופות, מקום השחיטה, ולעניין דגים, מקום הדיג או מקום השלייה של הדגים; "תוצרת חקלאית" פירות וירקות טריים, מוצרי חלב, בשר טרי, כהגדרתו בסעיף 9 לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון)." תחילה 2. תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו, ולעניין מכירה מקוונת שישה חודשים מיום הפרסום." זהו, אני יכול להצביע? אפשר בבקשה לדרוש לגבי התחולה? לא, נגמר הסיפור, נגמר, זה הכול. רק לתחולה. נגמר.

גם שלושה חודשים - - - נגמר, אנחנו בהצבעות. בסדר, אני מבקש אם אפשר - - - צא החוצה, בבקשה. אני אוציא אותך. נגמר, אנחנו בהצבעה.

אמרנו שלושה חודשים. מי בעד הנוסח כפי שהקריא אותו היועץ המשפטי? מי נגד? הצבעה בעד, פה אחד הצעת החוק נתקבלה.

על מנת לאפשר למשרד הבריאות ולמשרד הכלכלה אבל, שימו לב, אל תתקנו לי את החוק. אם יש דברים שאתם חושבים, וזה יהיה מקובל. יש לנו הצעה פרקטית. אותו דבר, משרד הבריאות, אז בבקשה. אתה מגיש בקשה לדיון מחדש? אני מגיש רוויזיה עכשיו. אם יהיה משהו שצריך לתקן נחדש רק את ההצבעה על הרוויזיה,

תודה רבה. אדוני היושב-ראש, רק להודות לך ולכל חברי הוועדה, לכל השותפים, גם לאלה שהתנגדו והביאו את ההסתייגויות שלהם, תודה רבה לכולם. באמת חוק חשוב. יישר כוח. תודה רבה גם לרם בן ברק. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה